צוהריים טובים וחודש מבורך לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת, הוועדה לעובדים זרים עם הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, שתעסוק בקושי במציאת עובדים זרים לסיעוד בפריפריה. אני מודה לחברי היקר מיכאל ביטון, יושב ראש הוועדה, על שנרתמת להיכנס איתי לנושא הזה ולקיים את הדיון המשותף. נקדם בברכה את חברתי חברת הכנסת יסמין פרידמן, ברוכה הבאה. רבותיי, לי אי אפשר לספר סיפורים, אני מכיר את התקנות, כל התקנות ההגבלה הגיאוגרפית של העובדים הזרים בסיעוד. למי שלא מכיר, התקנות מחלקות את המדינה לשלושה אזורים באופן תיאורטי,

וכך לא מאפשרות למעבר של עובדים זרים בין האזורים. מטרת התקנות היא, באופן תיאורטי שוב, לשמור על העובדים בפריפריה. אנחנו תכף נבחן מה קורה בפועל. אני מבקש לברר לעומק את הקושי במציאת מטפלים זרים בפריפריה, אני מבקש לקבל נתונים על היקף התופעה, אני מבקש להבין ממשרדי הממשלה מה נעשה בעניין? ואני דורש לקבל פתרונות, לא תירוצים, פתרונות. אנחנו נדבר על היוזמה של הוועדה ושל רשות האוכלוסין לגביית זמן מינימלי שהעובד הזר יחויב להישאר בפריפריה המוגדרת לו, בנוסף לאותה מגבלה גיאוגרפית. בנוסף, חשוב לי שגם למטופלים הקשים, ביניהם המונשמים, כל מי שמגיע למצב שהוא נידון בכלל בוועדה הומניטרית, ימצאו מטפלים. אז אנחנו נדבר על הסטטוס של התקנות לסיווג מטופלים לפי רמת הקושי. בוודאי אדוני יושב ראש הוועדה, בכבוד. תודה ידידי, חבר הכנסת אליהו רביבו, על ההזמנה לעשות ועדה משותפת. כך ראוי בכנסת שוועדות יעבדו ביחד על נושאים אמיתיים וכואבים, במיוחד החלשים ביותר, המבוגרים, אנשים עם צרכים מיוחדים שזקוקים לאותם עובדים זרים. והנה עוד מקרה שבו הנגב והגליל מופלים לרעה וזמינות העזרה הזאת היא פחותה, ואנחנו צריכים לעבוד על זה ביחד. אני נזכר תמיד,

אנחנו בסוף פועלים לפי הבית שבאנו ממנו, שאני ואתה מקדמים את חוק המכר בדיור הציבורי, זה קשור לבית ולשכונה שגדלנו, ולהורים שלנו. אז אמא שלי עליה השלום, מסעודה, היא התקשתה למצוא עובדת זרה שתרצה להיצמד אליה, כי היא אהבה להאכיל את האורחים גם כשהיא לא הייתה יכולה לזוז. ואף עובדת לא הייתה מוכנה להאכיל את האורחים, היא אמרה לה באתי לטפל בך לא באורחים. וככה כל כמה חודשים עזבה אותה מישהי, עד שהגיעה אישה גדולה מהחיים בשם סוסמיתה מנפאל, והיא קראה לה סבתא, סבתא מה את רוצה? אמרה אני כל החיים נתתי אוכל לאנשים ואני לא יכולה לזוז. אמרה לה אין בעיה אני מכינה כל יום סיר ל-15 אנשים, מי שבא שיאכל. אמרה לה עד תישארי איתי עד 120. ובאמת סוסמיתה הייתה איתה עד 120. אז כשיש עובדת זרה, היא ממש בת משפחה. זה ממש חסד של אמת. מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות כילדים, כבנים ובנות של אדם מבוגר, עובד זר עושה ועושה את זה, רובם עושים את זה, במסירות ובהוגנות ובעדינות. אז השליחות שלנו היא לקדם את הנושא, ואני איתך בכל העניין הזה, מה שצריך. אני ממש מודה לך, חברי. יש השגחה פרטית עליונה ראשונה. הדיון הזה היום מתקיים לא באולם הדיונים הקבוע שלנו. דווקא יצא באולם נגב. וזה לא מקרי. ברוכה הבאה, ברוך הבא, ידידי נקש. טוב, אז את סוזי נכון? אז את נרשמת ועוד מעט תקבלי רשות דיבור. אני ברשותך, יש לי כמה שאלות לנציגי המשרדים שאמונים על הטיפול ואחרי זה אנחנו נשמע גם אתכם, בסדר? תודה. טוב, אז הייתם רוצים לתת איזושהי סקירה. אני מבין שיש לכם מצגת גם?

אז אנחנו נתחיל איתה? כן, נשמח. אני מודה לכם. אז קודם כל תודה על זימון הדיון המאוד חשוב. כבת גאה לפריפריה, כן גם אני נולדתי בפריפריה אז אני מאוד מאוד שמחה על קיום הדיון. תמקדי אותנו מאיפה בפריפריה? בפריפריה הדרומית, באשקלון. אני לא אגיד כמה שנים אבל זה כל חיי. אז אני בהחלט מברכת על הדיון. אבל בין הפריפריה, השם משש זה גדולי רבני מרוקו. יש לך קשר למשפחה הזאת? היא רוכבת, מה שנקרא, על זכות אבות אבותיו של בעלה. יש לך קשר למשפחת משש? אבל הוא ממשפחת משש? משש, נכון, למרות שהם עדיין כותבים. רבה של ירושלים ורבה של חיפה. רבי שלום בירושלים ויוסף בחיפה. הם אנשי מופת שהדגישו את החסד. צריך לדייק, מסס. נכון, תלוי, בצרפתית כותבים את זה מסס. הם הדגישו את הצדקה והחסד, שושלת מדהימה. תודה רבה, אז אני אגיד באמת שכפי שגם אדוני יושב הראש ואדוני יושב הראש ציינו, יש אזורים שהם הרבה יותר אטרקטיביים מהפריפריה ולכן באמת תוקנות התקנות כדי לחלק את הארץ לשלושה מרכזים. אנחנו נעשה איזשהו סקירה קצרה שתתייחס רגע גם לנתונים וגם לאזורים, כדי לעשות איזשהו יישור קו, ואחר כך נתייחס כמובן לקשיים ולהצעות לפתרון כפי שאדוני ביקש. אז משה יציג כרגע את הנתונים, משה נקש מנהל אגף בכיר סיעוד ומנהל עובדים זרים. (הצגת מצגת) טוב, יש פה כמה נתוני מפתח בענף הסיעוד. קודם כל הנתון הראשון מצד ימין, אז 20% מבעלי ההיתרים, 20% מהאנשים שיש להם היתרים אצלנו הם מהפריפריה, לפי ההגדרות שלנו של הפריפריה של שלושה אזורים. אנשים עם צרכים מיוחדים? כל בעלי ההיתרים שמתגוררים בפריפריה. גם ילדים נכים, גם נכים צעירים וגם קשישים. כמה מההיתרים האלה בשימוש וכמה - - - ? תכף נגיע לזה. בואו נעשה סדר, יש לי סבלנות רבה, ואני בצמא מבקש לשמוע את מה שיש לכם לומר. תקפידו לעשות את זה כל אחד ברשות הדיבור שהוא יקבל. ושוב פעם, תזכרו את הדברים, כשמישהו מבקש לומר משהו אבל הדובר שלפניו כבר אמר אותו, שידלג הלאה, לא לחזור על אותן שאלות, הזמן שלנו מוקצב כפי שאתם מכירים את תקנון הכנסת.

היום יש בישראל 75,373 עובדים זרים בענף הסיעוד, כל הסטטוסים. כולל חוקי ולא חוקי. כן. אני פשוט במסגרת הנתונים אני עונה על שאלות שהוועדה ויושב ראש הוועדה ביקשו מאיתנו להציג, אם תרצו דברים נוספים אז חלק יש חלק נשלים, מה שצריך. 91 לשכות פרטיות עובדות בתחום הסיעוד. שאלתם על הפיזור שלהם אז הן מפוזרות ברחבי הארץ. יש כמה לשכות עם כמה סניפים אז בפועל יש מעל 100 סניפים של לשכות פרטיות בכל רחבי הארץ. בעלי היתרים, 78,875 אנשים מחזיקים היתר להעסקת עובד זר, ו-89% הם מעל גיל הפרישה, אנשים קשישים בעלי היתרים. קצת על הפילוחים הגיאוגרפיים של בעלי ההיתרים ושל העובדים. כמו שניתן לראות, יש לנו באזור תל אביב יש לנו 22,233 אני לא אעבור על כל הנתונים, אפשר לראות אותם, אבל אני אתן את המשמעות של הנתונים. כמו שניתן לראות פה מתוך ההיתרים בכל אחד מהאזורים אנחנו די במימוש היתרים פחות או יותר בכל האזורים אותו דבר, זאת אומרת הנתונים לא מחריגים לרעה או לטובה אזור אחד לעומת אחרים.

יש עובדים פעילים באזור תל אביב, 72% במרכז, ו70% בפריפריה והחלוקה מבין, אמרנו שיש 20% מהפריפריה, אז 52% מבעלי ההיתרים הם במרכז, ו-28% מבעלי ההיתרים הם באזור תל אביב. קצת כדי להבין מה הם האזורים האלה ומה התקנות קובעות? אז מדינת ישראל חולקה לשלושה אזורים, כמו שאתם רואים פה באדום זה אזור תל אביב, תל אביב רבתי, הצהוב זה אזור המרכז כולל את חיפה וירושלים, והירוק זה נקרא הפריפריה, מחוזות צפון דרום ויהודה ושומרון. אלו שלושה אזורים. עכשיו, התקנות היום קובעות שמי שמגיע לעבוד באזור פריפריה יכול להישאר לעבוד רק באזור פריפריה, למעט החרגה שתכף אני אסביר אותה. שהיא, אתה מתכון, לפטירה, או מעבר לבית אבות?

ההחרגה היא שברגע שהתמדת עם המטופל הסיעודי שלך עד פטירתו או עד שהוא עבר באופן קבוע למוסד סיעודי, אתה יכול לעבור לכל אזור אחר. הרציונל של זה היה לעודד את העובדים הזרים להתמיד עם המטופל ולא לעזוב אותו לפני. כלומר להתמיד איתו ממש עד יומו האחרון. ומה הסיבה שאותו רציונל לא בא ואומר שעובד שהגיע לאזור מסוים שם הוא מסיים את האשרה שלו? ככה התחילו התקנות במקור. היו המון פניות בנושא הזה, גם ממטופלים, לפעמים אפילו בקרבה משפחתית לאלו שגרים בפריפריה, שגרים באזור מרכז, אשר את אותם עובדים, ובכלל היה לנו רצון למצוא את הפתרון או את המענה של איך אנחנו דואגים להתמדה. של איך אנחנו מתמרצים? כל פעם אנחנו מדברים פה על איזונים ועל לתמרץ את העובדים הזרים כדי שיעשו את העבודה כמה שיותר טוב, והתמרוץ שלנו היה לתת להם את הבונוס הזה אחרי שהם מתמידים עד הפטירה. בסדר? עובד שמגיע לאזור מרכז יכול לעבוד במרכז ויכול לעבוד גם בפריפריה, אותו דבר מתל אביב יכול לעבוד בכל אזור בארץ. יש על שולחנו תיקונים שאנחנו מציעים לעשות בתקנות האלה. שני הדברים העיקרים זה לקבוע בעצם סוגי מטופלים בענף הסיעוד. לקחנו את כל המטופלים הסיעודיים מכל שכבות הגיל, זאת אומרת גם ילדים נכים, גם נכים צעירים וגם נכים מעל גיל הפרישה, ובחרנו את הקטגוריות הכי קשות בכל אחת מהאוכלוסיות האלה, והכללנו את כולם באוכלוסיית המטופלים, קראנו להם מורכבים. אז יהיו לנו בעצם שני סוגי מטופלים, מטופלים מורכבים ויתר המטופלים, וזה מתווסף על ההגבלה הגיאוגרפית, זאת אומרת אם למעשה יש היום אזור פריפריה, אז בתוך אזור הפריפריה יהיו שני סוגים, פריפריה מורכבים ופריפריה לא מורכבים.

הרציונל הוא אותו דבר, אם מישהו מגיע למטופל שהוא לא מורכב ורוצה לעבור למטופל מורכב אנחנו נעודד וזה בסדר, הפוך אי אפשר. והנושא השני שאנחנו רוצים לתקן בתקנות האלה זה הסיפור של שלוש שנים. זאת אומרת שהמטופל, כמו שבדיוק אדוני יושב הראש אמר, לא ברגע שנפטר לו המטופל ישר מקבל שחרור מהאזור ויכול לעבוד בכל הארץ, אלא הוא יקבל את השחרור אם לפחות 36 חודשים. זאת אומרת אם הוא התמיד אצל מטופל ועבד אצלו בשביל הדוגמה שנה וחצי, הכי קל לכולנו להבין, אחרי שנה וחצי המטופל נפטר הוא נשאר באזור הפריפריה, עבר למטופל הבא, עבד אצלו מעל שנה וחצי והמטופל נפטר, הוא יכול לעבור לכל אזור גיאוגרפי אחר. בדיוק חזרנו קצת אחורה. אם מקודם הלכנו שני צעדים קדימה, אז עכשיו אנחנו סוג של טנגו חוזרים צעד אחד אחורה, לאזן את הדברים קצת יותר. אנחנו מדברים על עדכון תקנות 3 א',

חוק הכניסה לישראל ועדה הומניטרית תיקון 32 קבע שאנחנו צריכים להתקין כאלה תקנות תוך 90 ימים. מאז נוכח ההתפרקויות של הממשלה וכו' לא הצלחנו להעביר אותם. כרגע יש נוסח שממתין לאישור שר הפנים ואנחנו נרוץ עם זה קדימה. כן, אבל כשאנחנו מחריגים את זה להומניטרי, אתם חילקתם את זה לשתי קטגוריות וזה מדהים. זה לא קשור להומניטרי, אלו תקנות הכניסה לישראל. מהסיבה הפשוטה שהוא מגיע להומניטרי אחרי שהמטופל האחרון נפטר, כי זה מה שאומר תנאי הסף בחוק לעובד ההומניטרי, אז התקנות הגיאוגרפיים לא חלות שם. אדוני התכוון באיזה סעיף בתקנות? זה סעיף 3 א' בתקנות. אנחנו מתקנים שם עוד כמה סעיפים אבל זה הסעיף העיקרי. אז תנו לי להבין, אתם הולכים לתקן כדי לתעדף את הפריפריה ולחזק אותה?

זאת הייתה מלכתחילה המטרה של התקנות. פריפריה ומטופלים מורכבים יותר. וכשיש בפריפריה מטופלים מורכבים יותר, הם יהיו עוד פלח, עוד שכבה. אז כרגע לפני התיקונים האלה, מה הפערים במספרים להבנתכם? זה נותן מענה לבעיה, אז הבעיה הזאת היא מדידה? יש לכם ניטור של הפער בין המצוי לרצוי? אז אני תכף אראה את זה. אני רק אגיד לפני זה, שמלכתחילה עוד לפני שהותקנו התקנות לראשונה הן הותקנו בגלל הבעיה הזאת. זאת אומרת אנחנו קיבלנו ברשות המון המון פניות של מטופלים מהפריפריה שאמרו העובד הזר לא רוצה לעבוד אצלי, הוא רוצה בתל אביב. לכן בכלל הותקנו התקנות האלו מלכתחילה, ולכן נקבעה המגבלה שדיברתי עליה קודם, עכשיו אנחנו טיפה מחמירים את ההגבלה על העובדים,

שוב, בהמשך לשאלה שנשאלנו מהוועדה. אז בעלי היתרים בחלוקה לקבוצות גיל ואזור גיאוגרפי, ניתן לראות למטה את קבוצות הגיל של המטופלים, 0-18, 19-גיל הפרישה, גיל הפרישה ומעלה. והאחוז בעצם אומר כמה בעלי היתרים יש בכל אחד מהאזורים ובכל אחד מקבוצות הגיל. אתה לא כותב כאן אבל אתה אומר שהצבעים האלה מתארים צפון דרום מרכז? כן. האדום זה הדרום והירוק זה הצפון? האדם זה תל אביב, הצהוב זה מרכז, והירוק זה פריפריה. אז הפריפריה ירוקה, אז אני התבלבלתי. אז עוד פעם תגיד את הצבעים? זה אזור תל אביב, זה אזור המרכז, וזה אזור הפריפריה. אה, תל אביב ומרכז מובחנים ביניהם?

אמרתי קודם במפה, תל אביב זה תל אביב רבתי, בני ברק וכל אזור הערים הקרובות לתל אביב, מרכז זה קצת יותר רחב מזה, פתח תקווה ואפילו חיפה וירושלים, וצפון דרום יהודה ושומרון זה אזור שלוש, אזור פריפריה.

אשקלון לדוגמה? פריפריה. אתה מסכים איתי שכשעובד מגיע לעבוד והוא משובץ בירוחם, השאיפה הטבעית שלו תהיה להגיע לאשקלון והוא עדיין חוסה תחת אותה הגדרה? אני אגיד, ברור שבתוך כל אחד מהאזורים יש טוב יותר וטוב פחות,. והיינו צריכים שוב, למצוא את האיזונים.

מבחינת העובדים, אתה צודק.

יש מבוקש יותר מבוקש פחות. מקבל. מבוקש יותר מבוקש פחות מצד העובדים נקרא לזה אוקיי? זה נכון. זה גם נכון שמישהו יכול להחליט שהוא רוצה לעבוד באשקלון ולא בקרית שמונה, שגם הם באותו אזור, שניהם זה אזור פריפריה. נכון, אבל עוטף עזה הוא עדיין פריפריה אבל הוא לא אשקלון, ורמת הגולן היא לא נהריה. נכון, בהחלט. אני קיבלתי פניה מזכאים מרמת הגולן, שהעובד שלהם החליט שהוא רוצה לעבוד בנהריה, קרוב לו לים,

גדול לו. מטרופולין. והתקנות האלה לא נותנות מענה לכאלה מקרים.

אם נלך קצת אחורה ליום שהתקנו את התקנות היו המון דיונים לכמה אזורים צריך בכלל לקבוע, אמרנו אולי 20 אזורים, למה שלושה? והיו אנשים שאמרו לא צריך, צריך שניים אחד כזה ואחד כזה. ניסינו למצוא את האיזון בין זה שלעובדים הזרים יהיה בסך הכל מרחב עבודה. אי אפשר היה לכבול אותם, כולם מכירים פה את בג"ץ הכבילה שלא מחייב לכבול עובד זר למעסיק, וגם לא לאזור יותר מידי קטן. ולכן עשינו את האיזון הזה וחשבנו ששלושה אזורים זה משהו שמאזן. חד משמעית, תכף נראה בנתונים, זה נתן מענה לבעיה שהייתה הרבה יותר חמורה קודם. לדעתי, אי אפשר עד הסוף לצמצם כל יישוב לאזור. עדין, כל התקנות ברעיון שלהם, באו לתקן עוולה.

כשאנחנו מחלקים אזורים וקובעים צבעים ומגדירים לכמה חלוקות, זה בהתאם למי שישב וחילק את זה והניח שזה ייתן מענה באמת לתיקון אותה עוולה. אין ספק שזה מנע אחוז מאוד מאוד גבוה, עדיין אנחנו פה בשביל לפקח אחר העבודה ולבדוק האם זה לא תיקן מספיק? ומה לתקן? אנחנו צריכים להיות יצירתיים. אני אתן לך דוגמה לחשיבה, שאלנו מפעל למה הוא לא בא לירוחם? ואז גילינו שגם בצומת להבים ברהט זה נחשב מפעל מאושר ומסובסד. אז אם אדם יכול למקם מפעל 50 דקות מתל אביב, הוא לא יהיה שעה-ארבעים מתל אביב. וזה נקרא אזור עדיפות א'. הצלחנו לשכנע את משרד הכלכלה לייצר מושג שנקרא אזור עדיפות א-א. זאת אומרת לקחת את המושג פריפריה ולחלק אותו לשניים. להגיד שיש פריפריה ויש אקסטרה פריפריה. אז, כדי שזה יהיה מוצדק לפרק את ההגדרה הזאת, צריך שתראו לנו בתוך הפריפריה את הפערים עצמם. תראו לנו כמה המחסור מצפה רמון וירוחם ורמת הגולן וקריית שמונה ונהריה ומעלות, לצד כמה המחסור באשקלון או חדרה או איפה שזה נחשב כבר מקום של פריפריה. ואז אם אנחנו יודעים את הפער הזה, מה חומרתו? יכול להיות שזה מוצדק לייצר אזור נוסף בעבודה שלכם. אני רק אגיד שמ-2014 כשהותקנו התקנות, אנחנו כבר התכנסנו לדבר הזה כמה פעמים לבדוק האם האזורים מוצדקים והאם אולי צריך לייצר עוד אזור, עוד שני אזורים וכו'. או לחילופין סליחה, וזו השאלה הבאה שלי ואולי עכשיו זה יסתדר עם מה שאת רוצה להשלים, ידוע שכשעובד עובד באזור מסוים, לא משנה באיזה אזור, נניח במרכז, והוא מבקש לעזוב, יש לו 90 ימים הוא יכול לחפש, הוא צריך להשתבץ. אדוני רוצה לעזוב, עד שאנחנו לא נוכל ליישם באמת שאם הוא החליט לעזוב על דעת עצמו והוא עולה אחר כבוד על חשבונו לארץ המוצא שלו, שהניוד יהיה לאזור פחות מבוקש, וכך אנחנו נוכל לאוורר יותר את אלו שהגיעו כבר במקור לאזור פחות מבוקש ומילאו את המכסה המחויבת של 36 חודשים שאנחנו שואפים אליה, וכך למלא את החסר באותה פריפריה. אז אני אגיד שצריכים להסתכל על שני פרמטרים כשבוחנים הצעות כאלה.

שיהיה מספיק היצע מטפלים עבור אותם מטופלים באותו אזור. ושניים, שלעובדים הזרים, שזה לא פחות חשוב, יהיה היצע מטופלים מספיק. כשאנחנו ניסינו לייצר עוד אזור, והיו לנו כל מיני הצעות כאלה, בסופו של דבר, זה לא ענה על שני הקריטריונים האלה. כשאל מול כל הזמן עומד בג"ץ הכבילה, שאומר אתם לא יכולים לכבול את אותו עובד זמן להיצע מצומצם של מטפלים. את מדברת על מי שכבר בפריפריה או מי שאני מבקש - - -? גם אם אני אגיד לאותו עובד זר עכשיו אתה רוצה לעבור? עכשיו אתה תעבור רק לאזורים בעייתיים מאוד, כמו שאתם קוראים להם. אני לא רוצה להגדיר אותם בעייתיים. יש אזורים עם רמת ביקוש גבוהה, ויש אזורים עם רמת ביקוש פחות גבוהה. אני מכיר הרבה אנשים שמתוך בחירה, כשיש להם עוד הרבה אפשרויות מבקשים לגור בערד, מבקשים לגור בנתיבות. זה אומר שזה פחות טוב?

צריך להבין שכשעובד זר, אתה מציע לו היצע, זה בסופו של דבר היצע של מטפלים, שהוא מאוד מצומצם לא מצומצם, 20%. כן, אתה מציע פשוט את ה-20% לחלק. נכון. אז עוד פעם, מה ששריי אומרת, וזה גם אחד הדברים שנבחנו בקביעת התקנות מלכתחילה, זה מה יהיה ההיצע ושהוא לא יהיה מצומצם בשביל אותו עובד זר כמו שבדיוק להיפך. כמובן שאם ההיצע לא יהיה מספיק גבוה, ניתן לו חופש בחירה יותר גבוה, אבל אני קודם כל רוצה למלא את הצורך שלי כמדינה. אבל זה מה שאני אומרת, כשאנחנו בדקנו את ההצעות, והיו כל מיני הצעות כאלה. בכל קונסטלציה שניסינו לעשות את זה, ראינו שליצור עוד אזור כזה, אפילו שהוא משולב, לא עומד בסטנדרטים מבחינת ההיצע, לא של בג"ץ הכבילה, לא של פה, אפילו של הייעוץ המשפטי של הכנסת אמרו לנו זה פשוט מצומצם מידי. ואנחנו כל הזמן אמרנו, אם תהיה הצעה שמאפשרת היצע מספק לעובדים זרים של מטופלים סיעודיים, אנחנו בשמחה נבחן תיקון, אין לנו התנגדות. אי אפשר לפתור את כל החיסרון הזה בעובדים זרים בפריפריה בעזרת בונוסים? בכסף? מי ישלם? המדינה או המטופל? המדינה צריכה לטפל בזה, המדינה תשלם.

צריך לבחון את זה עם כל מי שנוגע לזה. אחלה הצעה. רק איפה הכסף?

צריך לדאוג לכסף הזה, כמו כל דבר. עוד לא ראינו אותם מעניקים כסף לקשיש שאין לו פנסיה. מיכאל הפריפריה סובלת מתת תקצוב מתרבות ועד - - - ממש לא. אני אסביר לך למה לא. להבדיל מחייל משוחרר שאני רוצה לתמרץ אותו לעבוד בעבודה מועדפת, עובד זר שמגיע לארץ, ב-vision שלי, לא אמור לדעת לאן הוא מגיע, אנחנו מחליטים איפה הוא ישב, לא הוא מחליט לנו. כרטיס הכניסה שלו לישראל ויכולת השתכרות באופן מכובד עם שכר מדהים ותנאים נדירים שהם אפילו לא בדמיון של פקידי ממשל אצלו בארץ המוצא שלו, היא כבר הישג נדיר. חבר הכנסת רביבו אתה מתעלם, לעניות דעתי, מדבר אחד מאוד פשוט, שאנחנו זקוקים לעובדים הזרים האלה. והם זקוקים לנו לא פחות. יבוא לפה רק מי שמספיק זקוק. אני לא מביא אנשים מדנמרק. אבל העובדה היא שהבעיה הזאת קיימת לא מהיום ולא מאתמול, הבעיה הזאת קיימת כבר כמה שנים בפריפריה.

חברת הכנסת פרידמן אנחנו מתכנסים לצורך העניין הזה. לא על ידי זה שאני אתן להם עידוד ופרס מעבר לזה שהם כבר כאן. הוא הגיע לכאן על פי הצורך של - - - להגיע לכאן זה לא פרס כי אנחנו צריכים אותם. זה פרס, תראי כמה מסתננים יש, תביני כמה זה פרס. תקשיב אבל אנחנו זקוקים לעובדים הזרים האלה בדיוק כמו שהם זקוקים לעבודה, וזה משהו שאסור לשכוח. אני אומר באופן בסיסי, ברצון הצדדים ישנה התקשרות, ברצון הצדדים אני רוצה לעזור לרביבו. הוא אומר, אנחנו יצרנו פה מנגנון, הרי תנאי ההעסקה של עובד זר מוגדרים בחוק, כולל שעות נוספות בשבת, כולל חיסכון.

ברגע שהם מגיעים לארץ יש להם תנאים,

אבל הוא מוגן מאוד, החוק מאוד מאוד מגן עליו. הוא יוצא עם חבילה יפה. והוא אומר איך אנחנו כמדינה נתנו להם להחליט איפה הם עובדים? הרי מה זה עובד זר? המדינה נכנעת למצב שבו היא מביאה עובדים מחוץ לארץ. בכשל שוק, במצב שאנשים הפסיקו לעבוד אצל קשישים, או הפסיקו לעבוד בחקלאות. אז אנחנו במצב נדיר מוכנים להכניס עובדים זרים. אבל האם יעלה על הדעת שהוא יחליט איפה הוא עובד? אנחנו נותנים לו את ההיתר לבוא לכאן. ההיתר יכלול את ההגדרה מה אזור העבודה שלו? אם הוא לא רוצה שלא יבוא. פה נפרץ הסכר שזה היה יותר מדיי.

זה קרה עד עכשיו אבל השאלה האם יש דרך לאכוף את זה?

הם מציעים תיקונים וחוקים שלדעתם ישפרו את המצב הזה. ולא דרושה אכיפה גם? אכיפה וודאי, תמיד. יש גם עובדים לא חוקיים, יש עובדים שבורחים למשפחות, יש גם את העולמות הללו.

בגלל זה אני חושבת גם על פתרון, כי האכיפה, מה לעשות, במדינת ישראל, היא בעייתית. הפתרון הוא, כמו שתירגם את שאיפותיי חבר הכנסת ביטון. הפתרון הוא לא בתמרוץ שאני הולך לתת להם, אלא מראש ידע העובד כשהוא הולך למטוס, שכל מקום בגבולות מדינת ישראל הוא מקום ריאלי שבו הוא יעבוד על פי צורכי ואפיון המשרדים הרלוונטיים. זה obvious, זה ברור. וזה כל מה שאני מבקש לתקן. שווי בנפשך שיש לך רשת בתי מלון. בתי מלון יהיו באילת, בים המלח, בתל אביב ובחדרה. יכו להיות שאת מעסיקה עובד זר בתור חדרן, הוא יכול להחליט שהוא מתאים לו לעבוד רק אם הוא יהיה בבר?

ויכול להיות שאת אומרת לו אני צריכה אותך בתקופה הזאת בהרי ירושלים,

לא מה פתאום, אני באוגוסט רק באילת, אני שרוף על השמש באילת, ואת תסכימי? ותגידי לו לא, אז בוא תקבל עוד תוספת בונוס של 5% אם אתה תסכים לעבוד במקום שפחות ציפית. בחיים לא. בדיוק אותו דבר, עכשיו תעתיקי את זה למי שפשוט קמל במיטה, למי שהתלות של בעובד הזר היא חיים ומוות. אתה לא צריך לשכנע אותי,

אני מבינה יפה מאוד מה אתה אומר. אני פשוט אומרת שיהיה מאוד קשה לפתור את זה גם בחקיקה שונה כי דרושה אכיפה, לא בגללם. יש לנו פה - - - ואנחנו פה בשביל לחשוב באופן יצירתי בגלל זה ביקשתי - - - השאלה אם אפשר למנוע את המעבר שלהם גם בלי שתהיה לנו שליטה על זה? זאת השאלה.

אנחנו צריכים למצות את הכלים של הרגולציה והבקרה ותיקון תקנות וחקיקה שיעשו סדר ותיעדוף לפריפריה ולכשל, איפה שיש כשל תפקודי. אנחנו, קודם כל זה לא רק דיון היום, הם אומרים שהם מביאים שני תיקונים, זה יקרה בחודשים הקרובים, ניפגש בעוד 3-4 חודשים,

נעשה בקרה. אני רוצה לדעת היום את תמונת הפערים. זה מחזק את מה שאמרת על אזור עדיפות א' כשמפעל רוצה לבוא - - יכול להיות שנעשה את זה. - - וזה אזור עדיפות א' והוא מקבל תנאים יותר טובים. אם התיקונים הקיימים לא יביאו תוצאה, יכול להיות שנעבור לשינוי אזורים. אני רק נתתי אופציה - - - זה הכל. אבל מה שאני רוצה עדיין לקבל תשובה הם מהם הפערים בתוך הפריפריה. תנו לנו את המספרים, את נקודות הכשל הכי חמורות, איפה נדלקות נורות אדומות? איזה יישובים, אזורי חיים הם נפגעים הכי גדולים כרגע מהמצב? אז אני אמשיך ברשותך, אין עוד הרבה נתונים פה ויש לי עוד חלק שעוד לא הספקנו, וגם עונים לשאלה שלך,

מבחינת חלוקת בעלי ההיתרים בקבוצות גיל זה די דומה לחלוקה הכללית בארץ של פריפריה מרכז ותל אביב. עכשיו, שאלת לגבי עובדים זרים. אז אנחנו בדקנו את כמות העובדים הזרים שיש בארץ ולאיזה אזורים הם משויכים? ומהנתונים שלנו עולה ש-20% מהעובדים הזרים בארץ משויכים לאזורי פריפריה, 29% לאזור תל אביב, ו-52% לאזור מרכז. שזה די בהלימה למה שראינו. לא, אבל זה לא השאלה שלי. ב-20% שהולכים לפריפריה כמה חסרים? ובתוך הפריפריה מי מקבל אותם ומי לא מקבל אותם? זו התמונה. להגיד כמה חסרים אני לא חושב שזה נתון שמישהו בכלל יכול לענות עליו. אבל אתה לא יכול לקבל מהמשפחות כמה פניות פתוחות יש? כמה נטישות יש?

מי שמגיש בקשה לעובד זר מחו"ל, אנחנו מביאים לו עובד זר מחו"ל,

100% איוש? למי שמבקש. ברשותך חבר הכנסת רביבו,

אני רוצה להשלים את הנתון הזה כי זה נתון חשוב שתכירו. לא כל מי שיש לו היתר מבקש להעסיק עובד זר. ראינו שיש פה פער של כמה אלפי אנשים, בכל אחד מהאזורים אגב, בצורה די שווה שיש להם היתרים והם לא רוצם להעסיק עובד זר או לא יכולים להעסיק עובד זר. אתה נקש נכון?

אני פה פעם ראשונה בדיון כזה. תגידו לנו את הבעיה, אתה יודע, כדי לפתור בעיה צריך הגדרת בעיה. אז תסבירו את הבעיה. כי המשפט הוא קצת סותר אחד את השני. מצד אחד אתה אומר, כל מי שרוצה עובד זר קיבל, מצד שני אנחנו יודעים שבפריפריה יש קשיים. אז מהם הקשיים בפריפריה? איפה הכשל? תנו את הבעיה. ואם אפשר בנתונים, במספרים. כי בעיה במילים זה לא מספיק טוב.

ואז משם ננוע לפתרון שאתם מביאים איך שני התיקונים של תקנות יפתרו בעיה? אבל תגדירו את הבעיה קודם. הבעיה היחידה כפי שאני רואה אותה מהדיונים על אותו נוסח היא באמת שהתקנות שתוקנות ב-2014 שונו אחר כך ב-2018 באופן שמתיר לעובדים עוד קצת משחק. שכל פעם שנפטר לך, כביכול, וזה יכול לקרות יומיים אחרים שנכנסת לארץ, אז אתה משוחרר מהגבלה ויכול לרוץ למרכז. כן, אבל עדיין את עוסקת בחקיקה ושלבים. אני שואל כרגע כמה ברחו מהנגב? כרגע כמה נשארו בנגב עם בעיה בלי עובד זר? במספרים אני צריך. מבחינת הבעיה הגדולה שאדוני כאן מחפש אני רוצה להחזיר אתכם למצגת ראינו שמבחינת מימוש, הרי זה המבחן הכי טוב, אנחנו רוצים לדעת האם בפריפריה יש אחוז מסוים שלא מממש את ההיתר כי הוא לא מוצא? אנחנו ראינו שאין כזה אחוז, זאת אומרת שאין איזו צעקה גדולה בפריפריה, אין תופעה.

יופי, אני מאוד מודה לך, ברשותכם. אז למה למתקנים את התקנות אם אין בעיה?

אני אומרת, יש חריצים, פרצה קטנה שנוצרה, שאנחנו מתקנים אותה. אוקיי הבנתי. ברשותכם נמצאת איתנו כאן הגברת סוזן אלבז, תושבת באר שבע. ברוכה הבאה גברתי.

יש לי כמה שאלות אליך גברתי. קודם כל אני מקדם אותך בברכה, את ההגעת שלך. אני יודע שזה כרוך במאמץ לא מבוטל.

ברשותך גברתי, כמה שנים את זכאית לקבל סיעוד?

בהגדרה אני סיעודית מגיל צעיר, מגיל 14. עכשיו, בהתחלה ההורים שלי טיפלו בי עד שזהו, היה קשה כבר. כמה שנים זה? בגיל 17 נראה לי . אוקיי. גברתי בת 35 בערך? הלוואי. 44. אוקיי הנה, הרווחת כבר משהו. אז אנחנו מדברים. אני קצת מתרגשת. קחי לך את הזמן, אנחנו כאן. אנחנו מבקשים להקשיב לך. זו העת לבטא באמת את התסכולים ולאפשר לנו לעמת את הרשויות עם האתגרים. לכן יש לי כמה שאלות קצרות אליך, בסדר? אוקיי, אבל אני רוצה לספר.

מעבר לזה שאני עם ניוון שרירים, יש לי שני אחים שהם גם עם ניוון שרירים ומשה נקש מכיר אותם, וההתמודדות הזאת מאוד מוכרת לי. זה לא משהו שהוא קל. זה לא משהו זר. אני אדבר ספציפית על מה אני עוברת. אני מחפשת עובדת קרוב לשלוש שנים. הייתה לי 12 שנים עובדת מדהימה ובעצם ברגע שהיא הלכה אז התחיל המרתון, המציאות, ירדתי להבין כמה זה קשה למצוא בדרום. משהו שלא הבנתי בהתחלה כ-12 שנים, באמת היה לי איזה שקט נפשי ועכשיו זה ממש קשה. אני מתמודדת עם זה שיש לי אמא מבוגרת שהיא לא יכולה לעזור לי יותר, שהיא נקרעת שהיא רואה אותי מחפשת, ואין לשכה שלא עברתי, ואין, הם לא מוכנים להירתם.

מאלץ אותי לחשוב יצירתי ולבדוק עוד אופציות. אין לי פתרונות, יש לי תסכול שמלווה אותי. תסכול עמוק שאף אחד לא רואה את זה. אז כמה מקרים כאלו יש לנו חבר'ה? אתם יודעים לספור את המקרים האלה או לעשות בקרה? אני מבקש לאפשר לה לסיים את דבריה. אני מקדם בברכה את הגעתו של חבר הכנסת חברינו עטאונה, ברוך הבא. אני לא יודעת כמה מקרים יש כאלה. אני יודעת שיש בדימונה, באשקלון. המקרים האחרים פחות מעניינים אותנו כשאנחנו מדברים איתך אני רוצה שתשתפי אותנו בחוויות. את אומרת שאת כ-27 שנים משתמשת, או משתדלת להשתמש, באפשרות שמוקנית לך. מתוך ה-27 שנים 12 שנים היית עם עובדת אחת. עם מישהי קבועה, כן.

לי זה אומר המון כלפיך וזה כבר מסביר לי שאת לא הבעיה. כי הרבה פעמים שכאני משוחח עם זכאים ואומרים לי שהם החליפו המון מטפלים, זה אומר שמגיעים מטפלים, יש איזשהו קושי ואתגר אצלם, זה לא המקרה שלך. אני חייב לציין את זה.

12 שנים זה כמות מכבדת, זה אומר שאת נוחה ונעימה גם למטפלים. אני לא מסתכלת על זה. אני מסתכל על זה. אני אשתף אותך איך שאני מסתכלת על זה. אני מסתכלת על זה שאני בן אדם גמיש. זה מה שאני מתרשם, שהעבודה איתך היא פחות מאתגרת, ניתן להתמודד איתה. אם עובדת החזיקה מעמד 12 שנים וזה נגמר לא כי היא רצתה או כי את רצית זה מסביר לי המון. עוד 3 שנים את מחפשת, ותכף נדבר על זה כי זה מאוד מעניין אותי. אנחנו מגיעים ל-15 שנים. 15 מ-27. הייתה עוד מישהו שהייתה שש שנים,

מסרילנקה. ולפני זה זה היה עובדים ,הייתי עוד איכשהו היה לי עוד כוח. ברמת תפקוד גבוהה יותר?

מה קורה בשלוש השנים האחרונות? יש לי עובדת אחת, היא מדהימה, אבל אני צריכה עוד אחת. כי זה לילות וימים וזה מרתון. ולגייס עוד מישהי זה קריעת ים סוף. כמה זמן היא איתך? היא עוד מעט שלוש שנים, בספטמבר. זאת אומרת שמלפני שלוש שנים שתיים עזבו אותך? או שיש החמרה שבעקבותיה את זכאית לעוד אחת?

היו תמיד שתי עובדות, גם ב-12 השנים האלו כשהמטפלת הייתה. רק שבגלל שלא מצאתי עוד אחת למערכת והיא החליטה שהיא רוצה אקסטרה כסף אז השארתי אותה.

כאילו, שילמתי לה על שתיים. אוקיי, ושלוש שנים שאת הצלחת לקלוט עובדת אחת ואת זקוקה לעוד אחת ולא מצליחה? ובמהלך שלוש השנים האלו היו אצלי עשרות. זה לא נעים, אני מתביישת לספר. אבל להיחשף פיזית מול עובדים זה היה מאוד קשה. כמה זמן עובדים נשארו בממוצע? הגשתי בקשה להעסיק, היו כאלה שנפסלו, ואז כשהם שמעו שהם נפסלו הם עזבו מיידית. מה זאת אומרת הם נפסלו? הם היו יותר מ-15. אוקיי, זה משהו שהוא קצת פחות רלוונטי לדיון הזה, ברשותך גברתי. אני מנסה ללמוד כמה עובדים כן הצלחת לקלוט במהלך שלוש השנים האלה מעבר לעובדת הקבועה?

ומה הסיבה שהיא עברה? היא פשוט אמרה שהיא רוצה לעזוב. וכמה זמן היא בארץ? היא הייתה 10. ולאן היא עברה? אני לא יודעת, ניתקתי איתה קשר, אני לא יודעת .

ואת מטופלת באמצעות לשכה פרטית נכון?

והבקשה שלך נמצאת בלשכה הפרטית? אבל אין להם מענה. אין להם.

אז אני שואל את מכובדי מרשות האוכלוסין. מקרה ראשון שאני שואל, לא יצאתי לשטח. מקרה ראשון שאני שואל סותר את כל מה שאתם מסבירים לי. בואו תסבירו לי בבקשה מה קורה פה? עוד פעם מה, מבחינת הקושי? יש קושי.

אתה הסברת באופן מאוד מפורט מר נקש, והתשובות שלך בדרך כלל מגובות ורציניות ואותך אני לא בודק אף פעם, לא אותך ולא את עורכת דין משש. יש משרדים שאני יוצא איתם לשטח לבדוק.

רק בדיון הזה, לפני כמה דקות אתה הסברת באופן מאוד נחרץ גם לי וגם לחבר הכנסת ביטון שאין שום פניה פתוחה בפריפריה כי יש מענה מלא, כל מי שמגיש בקשה ויש לו זכאות מקבל מענה. והנה, אחת ראשונה שאנחנו שואלים שלוש שנים, שלוש שנים. עכשיו, הקושי גם מתחלק כי כמה שלא מורכב, יש עוד עובדת איתה. אז הנטל מתחלק בשניים. הגיעה בחורה הנה מבאר שבע, אני רוצה להמר שאם היא הייתה גרה בסביון או בתל אביב היו עומדים אצלה בתור לראיונות. אני רגע אלך צעד אחורה. הגזמתי טיפה אבל ברעיון, ההיצע היה גבוה יותר. אנחנו חושבים, וזה בא לידי ביטוי באמת בעבודת הצוות הבין משרדי שכלל המטופלים בסיעודיים בכל רמות הגיל, בכל האזורים בארץ, אחד שתיים ושלוש, חווים מצוקה וקושי בהעסקת עובדים זרים בגלל האתגרים השונים והקשיים, ומיפינו אותם, ודיברנו עליהם בדיונים הקודמים. אנחנו לא חושבים שאף אחד מהם חווה איזושהי תקופה נהדרת, בטח במצבו הפיזי וכל מה שנדרש ממנו כדי להסתייע בעובד זר, וזה דבר שאנחנו בהחלט ערים לכל המצוקות והקשיים.

התקנות האלה באמת נועדו לתת מענה ולחלק את הארץ כדי להקל. קודם כל עובד זר שמגיע לארץ כשהוא חדש, בסדר? הוא מגיע מבחוץ אז הוא מחולק לאחד, שתיים שלוש. הוא חייב לעבוד רק באזור פריפריה אם הוא שלוש. אלא אם כן מה שאמרנו, המטופל נפטר או עבר לבית אבות. אז אני בטוחה שזה לא פשוט וזה לא קל לאתר מטפלת, כי יש כל מיני צרכים שונים, זה לא רק הרצון לגור בפריפריה. יש ילדים בבית, יש מטפלת נוספת, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד - - - עדיין אני מבקש לדעת, הואיל והלשכות, אדוני וגברתי, עובדות באופן ורסטילי, הן לא מוגדרות רק לאזור גיאוגרפי מסוים. איך יכול להיות שניצבת מולנו, מוגבלת ניידות, שלוש שנים בדמעות של - - - מנסה לקלוט עובד, והיא לא מקבלת אפילו הפניה? היא יכולה להזמין עובד זר מחו"ל, אני לא יודעת למה זה לא נעשה. ככל שיש היתר שלא מומש, היא יכולה להזמין עובד זר מחו"ל. אני רוצה לענות. אני אחזק את מה שענבל אמרה עכשיו, התשובה למה שאמרת וזה בדיוק מה שענבל אמרה עכשיו. כשאנחנו אומרים שאין בקשות פתוחות, בכוונתנו שמי שמבקש להעסיק עובד ולא מצא מהארץ ויש דרך לשכה פרטית הזמנה הוא יכול להזמין מחו"ל. יפה מאוד, תשובה. יכול להיות שהיו פה ניסיונות או לא, להביא מחו"ל או למצוא דווקא מישהו ספציפי מהארץ,

לא ניכנס למקרה פרטני כזה או אחר. אני רוצה להגיד מה קרה. בעבר הרחוק הזמנתי, הם נטשו, הם פשוט נטשו.

הם לא הסבירו. אני מבקש לדעת האם במהלך שלוש השנים האחרונות את הגשת בקשה? להזמין עובד מחו"ל?

למה כן? מנגד - - - שניים היו מעל מכסת השנים שהיא כן ביקשה. 100%. אני אסביר לך. כשהם באים לארץ כבר יש להם את כל האינפורמציה מה זה נכה מורכב, מה זה נכה בתפקוד נמוך, גבוה, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. יש לי עשרות חברים שעשו את זה בתקופת אחרי הקורונה, ופשוט נטשו אותם. אנשים מונשמים. אז אני רוצה לומר לך משהו, היום על פי התקנות, גברתי, עובד שמגיע לטפל בזכאי על פי מדרג מסוים, על פי הגדרה מסוימת, באזור מסוים, יכול רק, מה שנקרא, להחמיר עם תנאי ההעסקה שלו אם הוא עוזב אותו ולא לשפר אותם. ואני מבקש ממך, והנה אני מזמין את עצמי כרגע, תגישי בקשה, אני אדאג שלא תעוכבי. אני מפחדת. אבל אני נמצא כאן. אני מזמין את עצמי לסייע לך. אני מבקש את זה. בואי נגיש בקשה, אני אוודא שהבקשה לא תעוכב ותטופל בהתאם לסטנדרטים הגבוהים הנהוגים לאור הצורך הגבוה. אני מתחייב בפניך שלא ייווצר מצב שיגיע אליך עובד וינטוש אותך וישפר את תנאי העסקתו. אני, אגב, בלי שום קשר נאבק בכאלה ובשאיפה בכלל להרחיק אותם מהארץ. אבל לכל הפחות הם לא יעברו לטפל במישהו עם רגל שבורה בכפר שמריהו, לא יהיה כזה מצב. ההגבלה הגיאוגרפית וההגבלה שאנחנו רוצים להוסיף זה בדיוק ייתן מענה. זה בדיוק העניין. לכן אני מבקש ממנה להזמין. ואני מבקש ממך, אנחנו נמשיך איתך את הטיפול אחרי כן, אבל אני לא מתכוון לעזוב את זה. כבודו, הקושי של הגברת, יש לה עובדת

אתה לא יכול להכניס בבית אחד מניסיון, אתה לא יכול להכניס שני לאומים בבית אחד. היא צריכה עוד עובד, גם אם היא צריכה להכניס, מהפיליפינים. יש לה כרגע פיליפינית.

אני לא מכיר את המקרה, אבל ככה על סמך מעט הפרטים והגברת המדהימה שיושבת, אין מצב שתכניס הודית וזה ישרוד, או נפאלית או אוזבקית, צריך מאותו לאום. זה לא הקטע, אני מעדיפה מהארץ, יש מאגר.

אני מעדיפה מהארץ, שהם רואים עם מה הם הולכים להתמודד. תקשיב,

כמו שאמרת, זה לא רגל שבורה או משהו, זה משהו הרבה יותר מורכב. אין בעיה, הם יודעים לפני כן. אבל מסתבר שלא.

רוצים להגיע, זו הנקודה. היום אני מדבר עם מישהו הוא לא מוכן. הדבר הזה כנראה ייפתר אחרי שתקנות סוגי המטופלים יעברו. הם מציגים פה מצב שהוא לא זר לי. בראיון העבודה, כשהעובד הפוטנציאלי מראיין את המעסיק ומשפחתו, הוא בוחן לאן הוא רוצה להתמיין, ואני בשאיפה לכך שעובד שלא מעוניין עוד בשלב הריאיון, לעבוד עם מישהו מורכב, כי זה מה שהוא רואיין, הבקשה שלו להתמיין בשנית תתחדש אחרי תקופה ממושכת. אחרי שנתיים. ואז נראה אותו ממהר להגיד לא רוצה. אני יכולה להגיד שהיום, נכון להיום בשימועים שאנחנו עושים, על עובדים שהגיעו לארץ ועזבו רק אחרי תקופה. לא, שימוע את עושה למי שכבר הגיע. אני אומר לעובד שמתראיין. אבל זה בדיוק הרעיון לחלק לסוגי מטופלים, את המורכבים ביותר לתת להם - - - הם אומרים ש-once כל מי שבקטגוריה הזאת, כמות הראיונות שהוא אמור לראיין כדי לקלוט עובד שיסכים לבוא היא נמוכה בעשרות מונים מאשר מישהו שהוא במקרה פחות מורכב. אבל זה גם התיקון של השנים שאנחנו עומדים עליו של מעל שמונה שנים שמיועד אך ורק בוועדה הומניטרית למטופלים קשים. זה בשביל להשאיר פה, את צודקת לחלוטין. הרעיון הוא לתת כמה כלים. זה גם ההגבלה הגיאוגרפית, וגם סוגי המטופלים שיהיו בעזרת ה' במהרה.

ולהיטיב את מצבם המאוד קשה,

של המטופלים המורכבים. אם רגע נעשה סדר, במסגרת תיקון 32 שטיפלנו בוועדה ההומניטרית, עלה שגם צריך בדיוק באלה, בעובדים החוקיים שמגיעים מחו"ל לטפל. וזה בדיוק סוגי המטופלים. אדוני יושב הראש, אם אני מבין נכון מה שאתה מציע, זה עובד זר שמראש, עוד לפני שבא לארץ, סירב להגיע לאוכלוסיית המורכבים, לא נאפשר לו לבוא למטופל מהאוכלוסייה ה"קלה" יותר.

בפרק זמן קצוב.

זאת אומרת שבקשתו תידון אחרי שנתיים. לתעדף את אלה שבאים עם הנכונות למורכבים להיתרים שם, על פני אלה שרוצם רק עם מקרים קלים יותר. אנחנו רואים שהיום במסגרת ההסכמים הבילטרליים שהם ממש חותמים על נספח שאומרים להם הוא כזה וכזה, וכשהם רוצים להגיע הם מתחייבים להכל, ואנחנו מניחים שגם בסוגי מטופלים כשיגידו לך אתה רוצה להיכנס? זה תלוי בזה, הדבר הזה. והם יגידו לך אתה יכול לעבוד רק אצל מורכבים, הם יגידו כן, הם בדרך כלל אומרים כן.

שהם יגידו כן והם לא יוכלו אחר כך להגיד לו, כי יהיו את התקנות שאחר כך יגבילו אותו. כבודו ,יש פה ברשותך אם תרצה לשמוע עובדת זרה שהייתה רוצה להסביר מנקודת המבט שלה וחבריה איך הם רואים את הדבר הזה? אם תרצה לשמוע.

שלום לכולם.

אני עובדת פה 15 שנים עם אותו בן אדם. מאיפה את? מנפאל. אה, כמו סוסמיתה. יפה מאוד. נכון. איך אני רואה ודרך חברים שלי, זו הבעיה פה כי המדינה נותנת לעובדים זרים להחליט ולא המדינה אומרת מה לעשות. כמו שהולכים לעבודה עם בן אדם קשה, נכה, שולחים, מסתכלים ואם לא מתאים אומרים לו זה לא מתאים לנו. אז זו בעיה, זה איך שאני רואה את זה. אני חושבת שאם המדינה אומרת שאתם באים לעובדים סיעודיים, אם לילדים תעבדו עם ילדים, אם לבית אבות תעבדו בבית אבות, אם למישהו עובד רגיל, הוא הולך רק ללכת איתו,

והבעיה פה היא גם כסף. אתם נותנים אותה משכורת ואפילו למי שיש לו כסף נותנים לו יותר כסף ונוח לו לעבוד, וזה מה שאני רואה הרבה, וגם פה הבעיה, כי מותר פה,

הם אומרים כמה כסף הם רוצים. יש לי המון חברים שאני לא רוצה להגיד שמות, אומרים שאני הולך לעבוד ומרוויח ביום 400 שקלים, ומה הם אומרים לי? אה, אתם עובדים קשה, למה אתם לא עושים ככה? אתם צריכים לבקש עוד כסף. אבל אני גם באה פה דרך בן אדם, אני לא באה לנצל את האנשים, וגם למדתי בנפאל, הייתי מהנדסת ואני יודעת כמה כסף קיבלתי, ופה אני מקבלת כסף טוב. יש לנו שני עובדים. פי 45 לפי השכר הממוצע ולפי שכר הממוצע. לפי התנאים הסוציאליים. כלומר אין פה שום פגיעה, גם תוריד להם את הפנסיה וגם תוריד להם עוד הטבות, אין שום פגיעה. היא אמרה, יש לה הכרת הטוב. היא אמרה משכורת טובה.

קחו את המשכורת ותחלקו למי שעובד קשה תתנו יותר, ומי שהולך רגיל ורק צריך ללכת איתו ולא מקרה מורכב, תתנו לו פחות. תעשו קטגוריות ותחלקו, העובדים באים ואתם תעבדו פה. טבלת השכר של עובד זר תהיה לפי המשימה שלו? תהיה לפי האם העבודה קשה או קלה. הגדרה קטגורית את זה צריך לבדוק מול ביטוח לאומי. בסדר, היום יש חוק מינימום, אין מעבר לזה. זה תלוי לרצון הצדדים, אנחנו לא יכולים להתערב. מינימום פלוס הטבה. אז אדוני היה מציע מה? שאני אקבע אם היום מטופל מורכב משלם 5,000 אז אנחנו נציע שהוא ישלם 7,000 שקלים? ואיך יעמדו בפריפריה בסכומים האלה?

הגמלה, ביטוח לאומי ושכר משרד העבודה. אבל צריך להיזהר מזה כי למטבע יש שני צדדים, ואם אתה תקבע תקרת שכר שגבוהה יותר ממה שמשלמים היום, אז יצא שכרנו בהפסדנו.

לא, זה ברור שלא. טוב ברשותכם, אנחנו מיד חוזרים לסבב. אני תכף אמשיך להקשיב לך. אני מבקש לתת את רשות הדיבור לחברי חבר הכנסת עטאונה. אבל המטופלים ישלמו את הכסף הזה. בפועל אנחנו גם ככה משלמים יותר כי אין לנו ברירה. שמי ארז, סליחה שהתפרצתי.

אנחנו גם ככה משלמים יותר, הנכים הקשים, אחרת עוזבים אותנו, זאת הדרך היחידה להשאיר עובדים, זה בתנאים והטבות מופלגות שאנחנו נאלצים לקרוא לזה דמי אני לא יודע מה, בונוסים, או שיש כאלו שקוראים לזה סחיטה או אני לא יודע מה אבל זאת הדרך היחידה. אפשר לדעת על כמה עומד השכר היום? 7,000 שקלים. הנה סוזי אמרה, היא משלמת לעובדת שלה כפול. כמה זה? אתם אומרים שמשלמים יקר, אז רצינו לדעת כמה? בונוסים וכל מה? אני בתור מונשמת, עם כל ההוצאות מסביב שהן לא קשורות לחיים הסוציאליים, אני מוציאה קרוב ל-14,000 שקלים לשתי מטפלות. היום הדרישה של עובדות גם כן 12,000 שקלים? גברת אלבז, מה העלות המצרפית שלך בחודש לעובדת הזרה? 8,000 לאחת. וזה לא כולל כל המסביב, כל ההטבות. מה זה הטבות? הבראה, חופשה שנתית. רציתי לדעת כמה עולה מצרפי, לא כמה היא מקבלת נטו? כבודו אני יכול לפרט לך. כן בבקשה. היום נכה קשה כמונו לא ימצא עובד בפחות מ-6,000 שקלים בחודש בסיס. זה עבור שישה ימים. כן. לזה מצטרף 380 שקלים בשבתות, תכפיל כפול 4-5. אלכס, כשאמרת 6,000 זו לא דרישת החוק, זו דרישת העובד? זאת אומרת בשוק מתנהל סוג של משא ומתן בין המטופל לעובד?

אז זה שבמקור לפי החוק היית יכול לשלם לו שכר מינימום הוא לא היה בא לעבוד אצלך? הייתי יכול לשלם 4,900. אז דה פקטו, רק אתה תמשיך, לכם אני אומר נקש ומשש, דה פקטו זה קרה כבר בלעדינו. אתם יודעים, כוחות השוק יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים. אז מראים לכם שאילצו את המטופל לשלם יותר במקרה שהוא סיעודי או סיעודי מורכב. לכן אני אומר לכם חברים, תעצרו את זה פה. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת עטאונה ויש לי גם שאלה אליך אדוני, ולפני כן אני אומר משהו מתוך משנתי חבר הכנסת ביטון. אולי - - - על השאלה יכול להיות, בלי לדעת. אבל קטענו אותו, אני הפרעתי לו באמצע. תשלים, אלכס.

לגישתי כשעובד יודע שמוטלת עליו סנקציה בשלב שהוא מתראיין עוד בארץ המוצא שלו, שאם הוא יגיד לא לעובד מורכב, לפחות תקופה של שנתיים הוא לא יוכל להתמיין בשנית, והוא יודע שעם קידום התקנות החדשות, הוא יודע שהוא לא יכול לעזוב עובד ולהטיב את תנאי העסקתו עם מעסיק פחות מורכב, באזור נוח יותר, זה ייתן רוויה בשוק להצעות וכך המחיר לא ירקיע שחקים. זאת גישתי, זאת משנתי, ולכן אני מנסה לקדם את זה. אני מבקש להעביר שוב פעם את רשות הדיבור לחברי, חבר הכנסת עטאונה ולשאול אותך על הדרך, אם אתה יכול לשתף אותנו מעט מכל ההעסקה של עובדים זרים ככל שהם קיימים, במגזר הערבי בישראל? אם היית מחכה היית גם מקבל תשובה והתייחסות כי אני הגעתי לדיון הזה בכלל בגלל הקושי. כבוד יושב הראש שאלת, צריך להקשיב לא? מקשיבים לך.

יושבי ראש יודעים. הוא בדיוק כרגע אומר לי, אתה יודע כמה הוא מנוסה? הוא היה כבר שואל את השאלה לפני שאתה שואל תמשיך. אני הגעתי לדיון האמיתי בדיוק בכדי לשתף אתכם בקושי בחברה הערבית הבדואית בפרט בנגב, אחד, בלגייס עובדים ועובדות מקומיים לעניין הזה יש קושי רב, והקושי נובע מכל מיני סיבות, גם בגלל המסורת, גם בגלל השיפוטיות, גם בגלל הצורה שבה - - - אתה מדבר על מגבלות מנטליות? מנטליות בעיקר, שקיימות שמקשות על גיוס עובדים ועובדות מקומיים, ולכן כשמגיעים לעובדים הזרים יש בעיה מאוד כפולה ורצינית, ובעיקר בגלל השפה, וכמעט לא מצליחים לגייס. והיו לי הרבה פניות רק בשבוע האחרון על הנושא הזה, שבגלל השפה קשה לגייס עובדים זרים, וגם התאקלמות. ולכן אחת הפונות שפנתה לאמא שלה, אומרת לי למה לא לעלות ולבדוק אפשרות גם להביא עובדים או מירדן דוברי השפה, או מהרשות הפלסטינית? הרי יש אישורי עבודה ויש יוצאים ועובדים, אז עובדות כאלה גם יכולות. יש לי בשבילך פתרון אדוני, פתרון מיידי. אוזבקיסטן. לא דוברים את השפה. מרוקו יכול להיות כן. עצרו. אוזבקים הם מוסלמים. חלק גדול מהם דובר שפה, וניתן לתת לזה מענה. הם דוברי טאג'יקית שזה דומה לפרסית בקונסטלציה מסוימת, אבל אין קשר לשפה הערבית באוזבקיסטן, מוסלמים כן, מוסלמים חילונים כן. המחסום הוא בגלל השפה לא בגלל הדת. יש בסרילנקה דרך אגב, כאלה שעבדו במדינות ערב ואפשר לא פשוט דרך האתר הבילטרלי לעלות על זה, אבל אני יודע, יש לי קולגות שעובדים במגזר הערבי, ובזמנו, לפני שהיה בילטרלי, ויכלנו לראיין את העובדים וגם לתת למשפחות לראיין אותם, כאלה סרילנקים שדוברים את השפה הערבית.

אז אני מבקש ממך חברי, לבצע איזשהו סקר שוק מהי באמת הדרישה, ככל ואנחנו נמצא כאלה שמותאמים, מה באמת הדרישה במגזר הערבי, בסדר?

ואני מתחייב בפניך שככל ובאמת יש לזה הצדקה וכל העניין הוא שפתי, אנחנו נפעל באופן מאוד מאוד יצירתי בשביל לגייס עובדים דוברי שפה כדי שיהיה מכנה משותף לחיים משותפים ביחד באותו בית. ואני מתחייב להעביר לך תמונת מצב בקשר עם מחלקות הרווחה, עם חברות שגם עוסקות בנושא במגזר.

וביחד נפעל לתיקון. יפה מאוד. אז אני מאוד מודה לך ואנחנו נמשיך את זה. תרשמי לך את זה בבקשה. יושב הראש, אני מבקש להתנצל כי אני יוצא. חשבתי שהדיון עד 15:00 אבל אני אאמץ את הסיכום שאתה תוביל, אני רק בינתיים בסיכום ביניים, מחכה לתיקוני התקנות, חקיקה, שאתם מתכוונים לעשות, ואני גם מבקש מכם להאיץ את זה, וגם לבוא עם הדו"ח הזה של פערים בפריפריה, בתוך הפריפריה. לאסוף מידע ומקרים מכל הלשכות, מכל המקומות, איפה הבעיות? וממש באופן מדיד להראות לנו. לא מספיק להגיד לנו 20% פריפריה, או סך הכל 70% השתמשו בתקנים, אלא איפה אותם מקרים שפה מדווחים שפתאום מישהו רוצה 6,000 במקום 5,000 שקלים, ושלוש שנים לא מוצאים, ממה זה נובע? זה יכול להיות גם ממידע, יכול להיות שהיא לא יודעת שעדיף להביא עובד חדש, לא משנה המה הסיבה, אבל אם יש פערים בנגב ובליל לתת לנו אותם באופן מדיד כדי שנוכל לעשות בקרה. אני מודה לך יושב הראש על המנהיגות וההובלה ובחירת הדיון, ומקדם בברכה, ומאחל לכל מי שנמצא פה בריאות ואריכות ימים, ומודה גם לעובדות הזרות שנמצאות איתנו, שאפילו בדיון הזה אתה רואה את הרגישות.

שכשהמטופלות שלהן יש להן דמעה בעין והן לא יכולות להזיז את הידיים, הן יטפלו בהן וינקו להם את הדמעה.

ואמר פעם הרבה עובדיה יוסף, ראיתי את דמעת העשוקים ואין לה מנחם. אני ראיתי פה את דמעה של עשוקים ויש מי שמנחם. ואנחנו נעשה בקרה לדיון הזה ביחד. יושב הראש, תודה רבה לך. לא יכולתי לבקש פרטנר יותר נכון ומתאים להוביל איתך את הנושא. אני איתך בכל, תודה רבה.

ישמור אותך. תודה רבה לך חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון. אני מבקש להעביר שאלה ליריב. יריב שוריאן, האם ללשכות הפרטיות יש קושי בהשמת עובדים זרים בפריפריה? קודם כל התשובה היא בהחלט שכן. בדיון הקודם ציינתי שיש לי, אני נותן שירות גם לפריפריה מאשקלון לכל יישובי עוטף עזה.

יש דבר אחד שאנחנו מתעלמים בקטע של אזורים גיאוגרפים. עובדים זרים, כמו עדות, אוהבים להיות מרוכזים, ואז זה הופך להיות אבן שואבת. אני יכול להגיד לדוגמה בקיבוצים, אני עובד בקיבוץ סעד, בארי, כל היישובים שהיו מתווכים בקסאמים אין שם עזיבה, כי אחד שומר על השני. הרעיון, או הרציונל גם כלשכה פרטית, ואני עובד גם בדימונה, זה לבנות קהילות. זאת אומרת כמה שאתה מצליח לגרום לעובד, ולא משנה באיזה חבל ארץ הוא נמצא,

בדימונה או ברמת הגולן, כל עוד אתה יוצר לו קהילה, שהוא יודע שהוא יוצא בצהריים הם המטופלת שלו, עם המטופל, וזה לא משנה אם זה נכה צעיר או נכה מבוגר, ויש לו בגינה או באזור השכונתי, במרכז השכונתי לשבת עם מישהו להתקשקש ולטעום מהאוכל הפיליפיני שהפיליפינית הוותיקה עשתה ולעשות השוואה עם הפיליפינית הצעירה, זה נותן להם את הרצון להישאר באותו אזור. אני יכול להגיד לך שאני בדימונה בניתי קבוצה, ולא הייתה לי בכלל נטישה. היה מעבר ממעסיק למעסיק אבל כולם היו בתוך דימונה. לא הייתי צריך להתאמץ להביא לדימונה.

יש לומר את האמת, הבאתי אותם כעובדים חדשים אבל משויכים לקבוצה, זאת אומרת שהם ידעו שיש להם,

אבא ואמא ושהם יודעים להרגיש משויכים והם לא רוצים לעזוב את האזור הזה, גם אם הייתי מציע להם עבודה בצפון תל אביב הם לא היו הולכים. אבל יש אזורי שלא הצלחנו ליצור כאלה קהילות, וסתם דוגמה אם זה במושבים או קיבוצים, וזה לא בהכרח רחוק, זה יכול להיות גם באזור קריית מלאכי או קריית גת, ושם קשה מאוד לבנות, גם כי אין דרישה, כמו שנקש אמר, לא בכל מקום יש כמות דרישה שיכולה להפוך את העניין לאבן שואבת לעובדים, אבל עם כל זה עדיין מאוד קשה למצוא לאזורים מרוחקים עובדים זרים. הרבה פעמים אנחנו צריכים לבקש ג'סטה מהמשפחה, כן תקנו את השבתות, כי אם העובד ימצא את עצמו נוסע מאיזשהו ישוב שכוח אל בסופי שבוע למרכז ל-25 שעות כש-3-4 שעות זה רק צד אחד ולחזור בתוך 25 שעות חזרה לבית המעסיק, מהר מאוד העובד הזה יתייאש ולא ירצה להישאר. ואז מה? ואז מה? ואז זה הופך להיות מעין מסחטה. ואז מה? ואז הוא יתפטר ויחפש. פריפריה, אני חושב, גם אשדוד נחשב פריפריה. אשקלון לא אשדוד. גם אשדוד. אשדוד נחשב אזור שלוש. החלוקה של המחוזות זה לפי מחוזות של משרד הפנים, אז מחוז דרום כולל את היישובים האלה. אם אדוני רוצה אני יכול להביא רשימה של כל היישובים בכל אזור. תראו, אנחנו רוצים להבין רציונל. אנחנו מבינים שאיך שלא נהפוך את זה מצפה רמון זה לא אשדוד. אם זה לא אשקלון, בטח זה לא אשדוד. אני אתן עוד דוגמה אדוני. בני ברק, שמה שמפריד בינה לפתח תקווה זה כביש 4, כביש גהה, בני ברק זה אזור אחד. פתח תקווה זה אזור שתיים. גם הרצליה ורעננה, יש כביש ויש כבישים ויש גבולות בארץ, אז מן הסתם משהו ייפול מהצד הזה ומשהו מהצד השני. כן אבל אפשר להתלבט לעניין יבנה. אי אפשר להתלבט לעניין אשדוד.

אז עוד פעם, כשחולקו המחוזות. ואני מבקש שנפתח את זה. זה לא שקיבלנו תורה מסיני. ואני מבקש למחות גם על הגישה שלך, היא לא קורית הרבה אבל הנה היא קורית. במרכז השאיפה שלנו אנחנו לא מחפשים ליצור קהילות עובדים. אדרבא, אני מבקש לא ליצור קהילות עובדים. אני לא מחפש לעודד אותם להישאר במקום שאליו הם הגיעו, אני לא מחפש. זה הפוך ממה שאנחנו - - - לא,

אני לא צריך ליצור להם עוד ועוד תנאים כדי למנוע נטישות. הבנתי מספיק טוב, אתה אומר, אם אפילו למקום כמו דימונה שאין בה ים והיא לא מרכזית ואני לא יודע, אם לא תהיה קהילה שאחד חבר של השני ומגיעים מאותה תרבות, אז הנטישות יהיו ויהיו גבוהות. ואני אומר שאני לא מסכים לחיות עם המצב הזה. אני מסכימה איתך חבר הכנסת. כשבקומונות, אתה קורא לזה קהילות אני קורא לזה קומונות, אחד מסנכרן את השני, ואחד גורם לשני להתחכם.

אל תגידו לי לא. תקשיבו, חד משמעית. אם עד עכשיו לא הובנתי מספיק, אני מדבר על זה בצורה מאוד מאוד ברורה. עובד שהגיע לארץ ועשיתי איתו גילוי נאות, והוא עבר את השלבים והתמיין לעובד מסוים באזור מסוים.

שיחזור הביתה על חשבונו. זאת השאיפה שלי.

כל עוד שאני לא יכול לקיים את זה, אני לא רוצה לעודד אותו לאחרת, שאני צריך לגרום לו לתמריצים אחד אומר, והשני אומר שהוא יהיה ליד הרבה חברים שלו, ויצאו ביחד ויחליפו מאכלים. הוא הגיע לפה לעבוד ולא לבנות קהילה. אתה לא יכול ללכת נגד הטבע. גם אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, וגם השבטיות בתוך עם ישראל, מה לעשות יש מושבים שהם של תימנים. אתה צודק ב-1,000% אתה יודע רק מה ההבדל? הוא בא לעבוד.

חוק השבות. אני הגעתי לכאן, ובכסף שלי, ובזכות שלי לגור ולחיות פה, אני מחליט איפה אני רוצה לגור. כי שם אני רוצה להתגורר, כי זה האזור שנעים לי, וזו הסביבה שנוחה לי ומתאימה לי לגדל בה את ילדיי. כשאני מגיע כעובד זר בחוזה העסקה מיוחד לעבוד במדינה אחרת, מרגע שמי שמעסיק אותי לא שיקר לי ואמר את האמת ושיקף את המציאות כפי שהיא, ושילם לי את שכרי המסוכם בזמן והתנהג אליי באופן מכובד, מאותו רגע הסתיימו הדרישות והציפיות שלי.

אבל כל עוד שיש לעובד את האופציה לבחור את מקום העבודה, זו המציאות שאנחנו חיים בה. אני די מאמץ את מה שאתה אומר שהם לא יכולים להכתיב לנו איך לעשות ומה לעשות אבל כשאתה נותן את האופציה ואין אכיפה מספקת, כך הם פני הדברים. זו פני המציאות.

כדי לנסות למנוע.- אז אני מסכם את דברייך אדוני, אתה אומר אני לא מזהה מחסור של העסקה. אני ארכז את מה שהבנתי ממך אחרי זה תתקן אותי. אני לא מזהה מחסור של העסקה באזורי פריפריה, אפילו מתווכים, אפילו פחות נדרשים, ובלבד שתהיה שם קהילה תומכת. זה מה שהסברת לי על דימונה.

ניסיתי להבין שכדי לשמור על אי נטישה של עובדים זה לא דיבר על המחסור, אמרתי כדי שעובדים לא יינטשו אזור מסוים. אני יכול להגיד לך יש לי עובדים שעזבו את אזור המרכז ועברו לפריפריה כי יש לו sister או cousin או לא משנה מה. לא אמרתי שאין מחסור. המחסור קיים והוא חמור. אז תקשיב, אנחנו מחלקים מצב ככה.

בהגשת בקשות חדשות, ב' בנטישה. אם באותם אזורם, אתה אומר, אין נטישה, ומצד שני מוכח, שבקשות שמוגשות ועומדות באמות המידה ויש זכאות מלאה,

אז אין מחסור. לא, אתה לקחת את דבריי ופירשת לא נכון. ניסיתי להסביר שכדי שתהיה פחות נטישה, מה הרציונל שאני וקולגות שלי עובדים בו? לא אמרתי, זה לא אומר שאין מחסור, יש מחסור. ומשום שכך אנחנו צריכים להיות יצירתיים. גם כשאני בא ומנסה לשכנע עובדת למה נכון לה להישאר אצל חולה אונקולוגי, בשיטתי, בדרכי שלי, וזה לא מקרים סקסיים, עובדים רוצים לעבוד עם משהו עם תוחלת חיים ארוכה. מה לעשות שאני נגזר עליי לעבוד בפתח תקווה שזה קרוב לבלינסון ויש שם את המרכז האונקולוגי אחד הגדולים בארץ . אני מאוד מודה לך, האתגר הזה נפתר תודה לאל כשאנחנו מעדכנים את התקנות. זה עונה לנו על כל הלקונות האלה. אני מבקש לקדם בברכה את חברי חבר הכנסת אלון שוסטר. מבקש לומר משהו? רק מילה קצרה. אני חושב שסיפרתי, אולי בהזדמנות אחרת, על פעולה שאנחנו עושים ביישוב שלי, מפלסים, על גבול רצועת עזה ממש קילומטר ומשהו.

היא עובדת סוציאלית והיא עובדת עם המטפלות הסיעודיות, יש שמונה או תשע מהיישוב, אולי מעוד כמה מקומות, כדי לעזור להן לעבור את האתגר הזה בצורה מכובדת. אם אני מבין נכון, ואני מתחבר לדיון, אני חושב שנכון, בוודאי באמצעים הקהילתיים, להיות, איך נגיד, מארחים ראויים ולהסביר פנים ולסייע לעמוד מול אתגרים.

אם יש מקומות שבהם, ואני לא מכיר קשיים בכוח אדם, אני חושב שיש יציבות גם זה מה שנאמר ומהפינה הקטנה שלי זה מה שאני רואה, אבל אם יש מקומות שבהם יש קושי אז לצד ההתייחסות, אני יכול להבין את יושב הראש מהעמדה שאומרת פה באנו לעבוד ולא לשחק משחקים קהילתיים, אבל יש לנו גם עניין לספק את השירותים הראויים,

שירותי הרווחה להיכן שצריך, ומקומות מסומים, אם יש בעיה שאין לה מענה, אני חושב שפה הייתי אומר, כוחות השוק צריכים לקבל סיוע מאיזשהי רגולציה או מאיזשהי תמיכה נוספת.

זאת התערבות, התערבות רגולטורית. אכן לחלוטין אנחנו שם נמצאים. אני פונה כרגע לנציגת ביטוח לאומי. לאחר מכן משרד הבריאות ואז נדב דקל יקבל את רשות הדיבור וגם אתה לסיום. אני מבקש לדעת איפה נציגי ביטוח לאומי? שלום לכם. האם ביטוח לאומי מזהה פערים בהעסקת עובדים זרים לסיעוד על ידי חברות סיעוד בין אזורים מסוימים? זו שאלה ראשונה. נטלי גבאי מנהלת אגף סיעוד ביטוח לאומי. ברמת העיקרון החלוקה בביטוח הלאומי היא טיפה אחרת. כי החלוקה שלנו נעשית על פי סניפים, יש לנו 24 סניפים ברחבי הארץ כמובן שיש איזשהו פער אם אנחנו מסתכלים, בין תל אביב לבין, נצייר את נהריה, חיפה, אבל אנחנו לא יודעים לשים את האצבע בצורה מדויקת האם יש שם היתר או האם אדם רוצה להעסיק ולא מעסיק בפועל או לא מוצא עובדת, זה לא משהו שאנחנו נוכל לומר באופן מדויק. זאת אומרת כשמגיעה עובדת סוציאלית, כשמגיעים נציגים הם לא מציינים אפיון מה הסיבה? לא, מוצג אפיון. אבל בסוף כשאני מסתכלת בחתך הנתונים אני מסתכלת היום מול סך מקבלי הגמלה בסניף ביחס למי שמעסיק בפועל. אני לא יודעת לומר אם אדם היום מקבל,

גמלה ישירה בכסף והוא רוצה להעסיק עובד זר והוא ממתין לו, זה לא משהו שאני יודעת, זה לא מגיע לפתחי. אבל אנחנו לא מזהים איזשהן תלונות. בדרך כלל אם יש איזושהי בעיה שהיא גורפת או מאוד מהותית, זה מגיע לסניפים שלנו, זה לא משהו שידוע לנו, אבל בהחלט יש פערים בין האנשים שמעסיקים בפועל ביחס למקבלי גמלת הסיעוד בסניפים השונים. הבנתי. ושאלה קצרה נוספת, האם ביטוח לאומי מזהה שבסניפים מסוימים שמחולקים על פי אזורים, יש הסתמכות גבוהה יותר על בני משפחה? וכשאני אומר אזורים מסוימים, אני מבקש אם ניתן גם לפלח לאוכלוסיות מסוימות, כמו שדיבר חבר הכנסת עטאונה .

אם אנחנו מדברים על הסתמכות על בני משפחה מטפלים אז זה קצת מוציא את הנושא של עובדים זרים מהמשחק. כי היום בני משפחה מטפלים נרשמים בחברות הסיעוד ומשמשים כמטפלות. אני חושבת שהנושא הזה עלה גם בדיונים אחרים שלנו, שיש מחסור במטפלות, ולכן בני שמפחה נרשמים כמטפלים. אנחנו מדברים 1-3, 1-4? גם ברמה ארבע וחמש יש בני משפחה שנרשמים. הם לא נרשמים במקום עובד זר כי אז הם לוקחים גמלה בכסף,

אבל זו תופעה שקיימת בכל הרמות מאחד עד שש. אדרבא אם הם נרשמים בתור עובד זר אז הם מקבלים גמלה?

למה לא?

כי הם יכולים לעשות העסקה ישירה במקום עובד זר ולקבל גמלה בכסף, הם לא צריכים להירשם. ואני שואל, אם אתם יודעים לפלח לי אם יש השפעה בין אזורים מסוימים ובין אוכלוסיות מסוימות? אז אני אומרת שהנושא של העובדים הזרים זה לא השחקן המרכזי לבני המשפחה המטפלים, זה המחסור במטפלות. כי זה לא יושב רק על רמות חמש ושש. תושבי הארץ לזה את מתכוונת?

לא, אני ביקשתי להפריד 1-4 מחמש ושש.

נכון, אז ברמת העיקרון אין שם אחוזים מאוד גבוהים שמצביעים. אין כמעט בני משפחה מטפלים בנכויות הקשות, הם מקבלים גמלה בכסף. סיפר לנו לפני רבע שעה חבר הכנסת עטאונה שזה מה שקורה במגזר הבדואי. אני חושבת שהוא התייחס לעובדה שהם לא מעסיקים עובדים זרים, אבל הם מקבלים שירות מחברת הסיעוד,

לא. וגם לקבל מחברת סיעוד מספר שעות מצומצם בשבוע, זה אומר שזה עדיין לא נמצא בחמש ושש. כל מי שנמצא בחמש ושש ולא מעסיק עובד זר, בהכרח נתמך על ידי בן משפחה שהוא זה שנותן לו את הסעד. בהכרח. אני לא מבין את זה אחרת. זה טיפה אחרת ולמה אני מתכוונת? אני אחדד. אם עכשיו יש לנו חברת סיעוד שנותנת סיעוד, בן משפחה תומך תמיד יש לצורך העניין, גם כשיש עובד זר.

אם הכוונה שחברת הסיעוד משמשת בעצם רק כמעין פלטפורמה לבן המשפחה המטפל זה לא נתון שיש לי אותו עכשיו אבל אני אבדוק אותו אם אתה רוצה את הבדיקה.

הוא קיים אגב, אין ספק שהמציאות הזאת קיימת.

את זה אפשר להוציא, זה נתון שאנחנו נוכל להוציא ונעביר אותו לוועדה. מודה לך. משרד הבריאות.

שלןם, ברוכה הבאה. מה שלומך? מצוין. יופי, יש לך סבלנות. אני מבקש לדעת האם משרד הבריאות מזהה בקרב סיעודיים בפריפריה יותר בקשות לאשפוז במוסדות סיעוד מאשר באזורים אחרים? אז לפרוטוקול שמי צפי הלל דיאמנט אני אחות ראשית באגף לגריאטריה במשרד הבריאות, והתשובה שלי היא שיש יותר קודים בפריפריה.

במרכז יש לנו הרבה יותר אנשים שמאושפזים באופן פרטי כי המרכז ותל אביב מן הסתם, אלו אנשים שיש להם יותר כסף. חתך סוציואקונומי מפותח יותר ואז הם יכולים להרשות לעצמם להגיע. אשפוז פרטי אז הם לא מגיעים בכל לקוד, ואלו נתונים שאין לי אותם, כי אשפוז פרטי הוא על ידי המוסד ישירות. אני יודעת שיש מיטות. כן, אבל אם את יודעת כמה מגיעים למוסדות פרטיים? אנחנו יכולים להכניס את זה לאותה טבלה בשביל ללמוד את התנודות. אני מנסה ללמוד, אני מניח, שבקרב אוכלוסיות עם חתך סוציואקונומי פחות גבוה, או מוחלשות יותר ומאזורים פחות מבוקשים, הסיכוי שאנחנו נראה זכאי מתפנה, לא משנה אם בקוד אם פרטי, הוא גבוה יותר. אני מניח שאם את שואבת את הנתונים של מי שמתפנה למקומות באופן פרטי, ואת משווה את זה ביחס למי שמתפנה לקוד ובאופן פרטי באזור אחר, את יכולה לדעת פר תושב אם יש הבדל וכמה הוא? אז אם אני משווה את מספרי הקודים, שזה בעצם האישור של משרד הבריאות, לא בהכרח מימון מלא, אבל אישור של משרד הבריאות לאשפוז בקוד, אז אני יכולה לומר שבאזור צפון, חיפה, אשקלון ובאר שבע לצורך העניין זאת תהיה הפריפריה שלנו כי מרכז ותל אביב זה כאילו אחד ושתיים זה המקבילות, אז יש לי שם יותר קודים ממה שיש לי בתל אביב ובמרכז, אבל זה קשור למצב

ואם תרשה לי אני רוצה להסביר - - - זה מעניין אותי מאוד. השארת אדם בביתו, יש לו עלויות ויש דרישות גם איך אני משכנעת את העובד הזר.

מדברת על חברה או על סביבה שהיא פחות בעלת יכולת כלכלית, אז לא בהכרח יש את המקום לשכן את העובד הזר ולא בהכרח יש את ההכנסה. ובעצם על ידי זה שהאדם הנזקק לא יישאר בביתו, מה שיקרה, זה שהעומס על המשפחה, העומס הכלכלי, יהיה פחות כי העלות של השארת אדם בבית, יש לה עלויות נוספות מעבר לעלות של העובד הזר, וככה המדינה גם משתתפת בקוד, גם כשיש צורך כלכלי, ולכן, להבנתנו באגף לגריאטריה, זו הסיבה שבפריפריה של הצפון והדרום אנחנו רואים שיש יותר קודים, שיש יותר ביקוש. עכשיו, תוסיף לזה עוד דבר שגם הוא יכול להיות, הקודים נקבעים לפי הלשכה במקום מגוריו של האדם. יכול להיות לי מצב שאדם גר בתל אביב כל חייו אבל ילדיו גרים באשקלון והם ייקחו אותו למוסד באשקלון אבל הקוד יהיה מלשכת תל אביב.

וגם הפוך כמובן. זאת אומרת שהרישום הזה זו איזושהי מוגבלות. הקוד מונפק בהתאם למקום שבו הוא ישהה בפועל? בהתאם למקום מגוריו של האדם, לא למקום שהוא ישהה בו. אם כבודו גם למשל בירושלים.

לפי מה שמדווח לרשות האוכלוסין לפי תעודת הזהות שלו. לפי מה שכתוב בתעודת הזהות שלו. אז זו גם איזושהי מורכבות של הרישום שכרגע אנחנו מנסים להסדיר אותה, אבל היא גם קצת מבלבלת לנו את הנתונים. אני מודה לך גברתי. מר נדב דקל יש לך שלוש דקות. אני אדם סיעודי, אני אדם מונשם, ואני ללא מטפל יום אחד עבורי זה פיקוח נפש.

לא יכול לפנות לביטוח לאומי או למשרד הבריאות כי הם לא מטפלים. אני פונה קודם כל לראשי הלשכות שהם פה, יריב

והם אומרים לי תשמע, אין לי מטפל עבורך, אתה רוצה מטפל? תזמין מחוץ לארץ. קודם כל על כל מטפל אני צריך לשלם 2,000 שקלים, ואני הזמנתי כבר כמה מטפלים בשנים האחרונות. כשאני מזמינים מטפל מחוץ לארץ אני מקבל וידאו, לדוגמה מאוזבקיסטן והם רואים אותי מונשם וגר בנהריה, הם אומרים מראש לא זה לא מתאים לי. ואני ראיינתי מאות. אני גם כאדם שיודע אינטרנט פניתי לכל הלשכות בכל הארץ במייל, לאף אחד לא היה מטפל עבורי. אני כרואה חשבון יכול להגיד לך אם בעבר מטפלים זרים היו רוצים לעבוד איתי, היה להם רצון לבוא כי היה היצע גדול של עובדים.

היצע אפס. כלומר, אם אני העסקתי לדוגמה עובדת מאוזבקיסטן, ראיינתי אותה, היא באה לארץ, אחרי שבועיים היא אומרת לבעלה, וההורים שלה אומרים אם היא לא תעזוב בתוך שבוע, היא לא תראה את הילדים שלה. מה שקרה, היא עזבה אותי. אני הלכתי בחנוכה לראות את משה, את ענבל, הם הבטיחו לעזור לי. אני בנובמבר התקבלתי לעבודה, לא יכול לנסוע לעבודה ללא מטפל זר. אני מנובמבר לא מצאתי מטפל לגאלי, אני מצאתי רק אנשים שהם בלתי לגאליים, בכלל אין להם תעודת מעסיק מטפל סיעודי, ואני צריך לשלם 10,000 שקלים. גם בעלי הלשכות פה אמרו לי בעצמם אם אתה רוצה מטפל טוב, אתה צריך לתת לו 10,000 שקלים. דיברה פה שושנה, שאנחנו מונשמים לדוגמה בשבת, ואני צריך מישהו מחליף אני פונה לראש הלשכה, אין לו פתרון להביא לי מטפל זר לשבת, אז אם אני מוצא בעצמי, זה עולה לי 1,000 שקלים ליום אחד. חוץ מהמשכורת של 10,000 שקלים. בא איתי חבר לפה, מנהריה, המטפלת שלו רוצה ללכת לחופש לחודש. הוא לא יכול, הוא נכה. הוא גר לבד כמוני בבית. אין לי משפחה שתבוא ותישאר איתי כשהעובד הזר, לפי זכויותיו, רוצה לעבור לצאת לחופש אחרי שנתיים-שלוש. אז קודם כל מדובר בהיצע, וראינו בנתונים פה שבעלי היתר, ולי יש שניים, אין מספיק עובדים זמנים כדי לתת לי מענה מהיום למחר. אני נמצא במצב של פיקוח נפש, הרבה שנים היו עובדים שבבוקר ארזו את המזוודה והלכו ואין לי מי שיהיה איתי. אני אחרי חמש דקות יכול להיחנק, ושאני רוצה פתרון מראש הלשכה שהוא מקבל ממני 80 שקלים או 2,000 שקלים, הוא רוצה לקבל פתרון מהמנהלים, אין להם פתרון. היא נתנה לי את המספר טלפון של העובד הסוציאלי של רשות האוכלוסין וההגירה, אני פניתי אליו לפחות 20-30 פעמים, אין לו פתרון גם בשבילי.

אם אני צריך עובד זר והיא רוצה לעזוב אותי זאת שאיתי פה, למחרת כאדם מונשם, לא ביטוח לאומי, לא משרד הפנים, לא רשות האוכלוסין, לא בעלי הלשכות, מחויבים

כאדם סיעודי, לעזור לי, והמשפחה שלי לא מדברת איתי.

הקושי שלי רב יותר, כי אני אדם סיעודי מורכב, צריך לעשות לי suction, צריך לעזור לי בשירותים, אני לא יכול לקום מהמיטה לבד. אם העובדת נוטשת אני נשאר במיטה ומת. ואני הייתי בסכנת חיים לפחות 20-30 פעמים

איך אפשר לעבוד ולעשות תקנות ונהלים ולעשות חלוקה לאזורים, כשלי, כאדם שמעסיק אין לי עזרה כספית מביטוח לאומי שאני מונשם, שאני אוכל לשלם לו שהעובד יהיה מרוצה ושיעבוד אצלי ושיהיה כדאי כי הקצבה שלי, אני לא מקבל 10,000 שקלים כדי להעסיק עובד, ואני צריך שניים. ואין עובדים אין עובדים זרים. טוב מר דקל אני מאוד מאוד מודה לך. חרף העובדה שהמציאות הכואבת שאתה מדבר עליה ידועה לי, דיברנו עליה גם בעבר ועדיין אף אחד לא יכל להישאר אדיש. קודם כל אני מבקש לדעת יריב, אתם מטפלים במקרה שלו? אתם מכירים את המקרה שלו? הוא פנה אלי מספר פעמים נדב, כי נפגשו פה בוועדות, אני פשוט לא מגיע לאזורים האלה, אני עובד פריפריה דרום לא פריפריה צפון, אין לי יכולת לתת שירות מיטבי באזור הזה. גם לא בהזמנה של עובד זר. אוקיי, אבל בכל זאת 91 לשכות, 93. אין אחת.

יש בנהריה לשכות, נדב, שהפניתי אותך אליהם. כן, אבל אף אחד לא עוזר לי. הלשכות לא מעניין אותם בכלל מהחולים. זאת הבעיה.

כמה שאני פונה ללשכה, עכשיו העובדת שלי רוצה חופש, אוקיי? אני נותן לך דוגמה. חצי שנה אני מחפש עובדת שתחליף אותה לחודש אחד. אין, אף אחד לא רוצה.

ביקשתי מהעובדת הקודמת שלי שעבדה איתי תשע שנים.

לא שתחזור, שתטפל בי בחו"ל. אני צריכה עכשיו לנסוע לחו"ל כדי שיטפלו בי ואחרי זה לחזור.

תן לי תשובה למה? שהמדינה תיתן לי תשובה.

אני מבקש רגע לדעת גברת משש, איך אתם מתכוונים להתמודד עם כזה מצב כאוטי שבו בן אדם אומר שאין יותר מידי לשכות שנותנות שירות באזור שממנו הוא מגיע?

אני גר בנהריה ואני עכשיו צריך לנסוע לחו"ל כדי שיטפלו בי חודש.

אז קודם כל אני אומר לכם אני מניח, בוודאי אתה יודע שאנחנו בוחנים אפשרות הקמת

שיהיה מאגר שבו תמיד יהיה מענה לכאלה מקרים. אני מבקש אבל לדעת בכזאת סיטואציה,

יש לו עובדת אחת הוא זכאי לשתיים. מעבר לכל מה ששמענו על גמלה ועל כל מה שמסביב.

אני זכאי לשניים, זה לא עוזר. ויש לך אחת?

והגשת בקשה? בקשה למה? לקלוט עובד מבחוץ?

אבל אתה אומר שאתה